תודה רבה לכל מי שפינה את זמנו להגיע לדיון החשוב הזה. הדיון יימשך עד 11:45, אחרי זה אנחנו נאפשר לעצמנו רבע שעה הפסקה ונפתח בדיון נוסף שיש לנו היום. אני כבר אקדים ואומר: השתתפתי אתמול בסיפא של דיון שהתקיים אצל השר בנושא הזה, והכוונה שלנו להפוך את הוראת השעה להוראת קבע ככל הנראה תקבל שינוי, בגלל הצורך של השר ושלנו לקבל נתונים מדויקים על האפקטיביות של התהליך עצמו. גם השר הורה אתמול לאנשיו, שחלקם יושבים פה, וגם אנחנו, באמצעות הממ"מ, הבנו שחסרים לנו נתונים כדי שבאמת נוכל לקבל החלטות משמעותיות לעתיד. לכן אנחנו נדבר היום על מרכיבי הצעת החוק, נגבש אותם, נאריך, באישור הח"כים, את הצעת החוק בהוראת שעה עד 30 בדצמבר, בשישה חודשים, עד אז אני מקווה שיהיו לנו מספיק נתונים כדי שבאמת נוכל לקבוע את הוראת השעה כהוראת קבע, ונוכל להציג אותה לקריאה שנייה ושלישית במליאה מיד אחרי זה. נכון לרגע זה, הוראת השעה בעצם מסדירה את מערך השיטור העירוני, קובעת את הסמכויות של הפקחים העירוניים, והשילוב עם שוטרי משטרת ישראל למניעת אלימות במרחב העירוני. זאת הוראת השעה כרגע. יש לה כל מיני עדכונים ותיקונים שיש ברצוננו להחיל אנחנו נדון בהם במפגש הזה. בכל מקרה, אני מזכיר: בסופו של דבר, אנחנו רוצים כרגע כדי שנקבל החלטות טובות להאריך את תוקף הוראת השעה בשישה חודשים נוספים. בבקשה, עכשיו את. טוב, אז בוקר טוב לכולם. אנחנו באמת בדיונים האלה לא מעט, מעת לעת אנחנו דנים בנושא של השיטור העירוני. אני מזכירה לחברי הוועדה ולכולם שהשיטור העירוני חוקק בכנסת בשנת 2011 כהוראת שעה לשנתיים, ומעת לעת הוא מוארך גם בכנסת. הפרויקט הזה התחיל ככוח משולב של שיטור עירוני שוטרים יחד עם פקחים מסייעים ב-12 רשויות. השיטור העירוני התרחב לאט-לאט ל-89 רשויות,

כפי שנמסר לי אתמול מהמשרד לבטחון פנים. חמש מועצות אזוריות כבר עובדות,

שאחת בהקמה. עם גדילתו של מערך השיטור העירוני, אני חושבת שכוועדה, אנחנו צריכים לבדוק אולי זה לא יהיה בדיון הזה, כשאנחנו מאריכים את הוראת השעה אבל אנחנו צריכים לבדוק את ההסדרים שחלים ביחס לשיטור העירוני, אילו הוראות חלות, אילו דיווחים. כרגע יש סעיף דיווח בוועדה, שמחייב לקבל נתונים אילו דיווחים רלוונטיים אם מתייחסים לזה שהפרויקט הולך להיות מוארך בעתיד כהוראת קבע.

כמו שיו"ר הוועדה אמר, לדעתי, יש חשיבות עצומה בבחינת האפקטיביות של השיטור העירוני. הדברים עלו, ונציגות הממ"מ שיושבות כאן בטח יציגו את זה בעתיד. החשיבות והאפקטיביות מבחינת השיטור העירוני. הדברים האלה צריכים להיעשות.

כייעוץ משפטי לוועדה, אמרנו שיש חשיבות לבחינה הזאת כשהוועדה תחליט וכשהכנסת תחליט להאריך את הוראת השעה להוראה קבועה. צריך לזכור שברקע של דברים ואנחנו הפצנו אתמול סקירה לחברי הוועדה על סוגיות מרכזיות שעולות בנושא השיטור העירוני, אחת מהסוגיות היא רלוונטית ולא רלוונטית, מכיוון שהיא לא מוסדרת בחוק השיטור העירוני עצמו, אבל היא מוסדרת בחוק אחר - אני מתכוונת לסוגייה של אגרת השמירה: העיריות והמועצות גובות היום אגרות שמירה למימון פעילות השיטור העירוני. לא כולן,

מחצית מהרשויות, אתם בטח תמסרו תכף נתונים מדויקים. אני אומרת את הדברים בצורה כללית, למה הוועדה צריכה לשים לב. וגם הנושא הזה, כמו הנושאים האחרים שמפורטים בסקירה שפרסמנו לחברי הכנסת ולכולכם, צריך לקבל מענה, כשנגיע לדיון ארוך ומעמיק בסוגיות השונות שקשורות להפיכת הוראת השעה להוראה קבועה, כשהכנסת תחליט. מאחר שיש הרבה סוגיות שצריך לדון בהן, גם כפי שהיועצת המשפטית אמרה, כולל הסמכויות של השיטור העירוני, כולל אפקטיביות, כי מהמסמכים שקראתי יש גם אינדיקציות שזה לא עובד באותה צורה, ויש הוראות על דיווחים וכו' למה לא לעשות את זה לפני שמסדירים כבר בהוראת קבע? כלומר, עכשיו אנחנו בשעת כושר, עכשיו צריך להעביר את זה, אני מבינה שלפעמים פג התוקף של הוראת שעה וצריך להאריך אבל למה לא לנצל את זה וכבר לקבוע דברים, אם המשרד הגיע עם הצעות קונקרטיות של איך עושים את הדברים גם הדיווחים, גם ההערכה לתוכנית באופן כללי, גם הסמכויות שניתנות? הצעה קונקרטית שנחליט עליה לפני שכבר עוברים להוראה קבועה. הרי, אתם יודעים, אחרי שיש הוראה קבועה וזה מחוקק לך תדע מתי זה יגיע שוב לפתחנו כדי לדון בזה. ההערה שלך היא הערה מצוינת, ומה שאנחנו נעשה: אנחנו לא נחכה עד 30 בדצמבר עד 30 בדצמבר אנחנו נקיים פה סדרה של דיונים, כך שב-30 בדצמבר אנחנו כבר נהפוך את זה להוראת קבע. כלומר, ששת החודשים האלה יהפכו לתקופה שבה מכינים? בדיוק, נכון מאוד. זה בדיוק הרעיון. חבר הכנסת נאור, רוצה לומר משהו? בבקשה.

קודם כל, בוקר טוב ושבוע טוב. אני רוצה לומר שאני נגד מה שהצעת, לא במהות של נגד ההצעה. כבר כמה שנים השיטור העירוני עובר מהוראת שעה להוראת שעה? מ-2011.

הוראת שעה שמתמשכת שנים על גבי שנים.

זאת לא תרבות שקיימת רק בחדר הזה או בוועדה הזו או בוועדה שהתקיימה בשמות השונים. אני תוהה מה אפשר ללמוד בחצי השנה הקרובה שלא למדנו ב-12 השנים האחרונות. אני תוהה ועונה לעצמי, כי לא יהיה פה שום דבר חדש, אני לא מבין למה אנחנו מגיעים למצב כזה, ואני נגד זה. קודם כל, אני חושב שזה יחייב את המשרד לענות לכנסת זאת תהיה התקדמות בעיניי, משטרת ישראל לא עונה לכנסת ישראל, משרד הפנים לא עונה לכנסת ישראל, ואנחנו באים, ובמקום לשים stop לדבר הזה ולמדתי ממך, אדוני היושב הראש,

משילות מתחילה בזה שמשטרת ישראל ומשרד הפנים והמשרד לבטחון לאומי יענו לכנסת ישראל. איך יכול להיות שאני קורא במסמך אני לא יודע, זה הדבר היחיד שעניין אותי שלא התקבלו תשובות ממשטרת ישראל ומשרד הפנים ומשרד הבטחון הלאומי, איך זה הגיוני? באמת, אני לא מבין. כאילו, לאן עוד אפשר להתקדם בדיון? ומה עוד נלמד בחצי השנה הקרובה שלא למדנו ב-12 שנים? סמכויות פקחים? אפשר להיכנס בזה ל-1001 דברים. תת איוש? Matching. 1001 דברים.

שברשויות הערביות, למשל, לא נכון לדעתי לקיים את המודל הזה, כי עובדתית, ממה שהממ"מ הציג לנו, אין יעילות? בטח בהשוואה לרשות מקומית. יש עלייה בעבירות. נכון, אז הייתי עדין, אין יעילות. אז למה אנחנו ממשיכים? למה אנחנו צריכים לזרום עכשיו ולהגיד "אוקיי,

אני חושב שזה בזבוז זמן, אני חושב שאם היום אתה אומר למשרד לבטחון לאומי, תוך פחות משבוע אתה לגמרי תראה פה איך יש לנו הצעת חוק מוכנה להוראת קבע. אני בטוח שעם עבודה מאומצת, של עוד שבוע עבודה שאנחנו נשקיע פה, אנחנו נעלה את זה לקריאה שנייה ושלישית תוך שבועיים ובמסגרת הזמנים שקבועה לנו. אתה רוצה שאני אעבור עכשיו לצד הפוליטי? כל מה שאני אומר לא יהיה, וזה מבאס אותי. ואני אומר לך שאנחנו נגיע לעוד חצי שנה, אני מזכיר לך,

כמו עם מדיניות השר, שאני ואתה היינו עוד לפני כהונת הממשלה, ואמרתי לך שלא תהיה מדיניות שר שתפורסם, אתה זוכר? חצי שנה עדיין אין מדיניות שר. חוק האיזוק האלקטרוני

שהיה הדיון באולם שפרינצק? אמרתם "חודש", עלה במליאה, אמרתם "שבוע הבא",

חודשיים מאז אין חוק. חוק טוב, חוק פחות טוב אבל אין. ככה אנחנו מגלגלים את הבלוף. אתה הרי זוכר את ההבטחה לפני היציאה לפגרה "נעביר את זה תוך שבוע".

עכשיו, זה אותו דבר. בעולם מתוקן, איך כנסת ישראל מקבלת את העובדה שהיא שואלת שאלות ולא עונים לה? איך אני קורא במסמך שמשטרת ישראל עוברת על החוק ועולם כמנהגו נוהג, נכון? סוטים ממטרות החוק. יש לי עוד שני מסמכים לדיונים היום, שיש בהם את אותה הערה מהממ"מ. גם ממשרדים אחרים, שלא עונים, לא נותנים מידע.

אני אומר: מכיוון שאנחנו בעולם של אילוצים פוליטיים וגם אתה, אין מה לעשות, אי אפשר לנתק את זה עד שמישהו לא ישים לזה stop זה לא ייגמר,

בוא נחייב אותם שבחודש הזה הם מעבירים את החוק, בוא נעשה את זה. מה יקרה? מקסימום כולנו נרוויח. כולנו מסביב לשולחן בעד השיטור העירוני, נכון? לא כולנו. לא משנה, אני חושב שיש הסכמה שהמודל הזה מעולה טוב למדינה, טוב לרשויות, מחזק את הבטחון הקהילתי, יש היגיון ולוגיקה נורא-נורא חשובה שקמה בפרויקט הזה. בעיניי זה פרויקט מעולה, אני מכיר אותו, והייתי שמח שהוא יהיה גם בעיר שלי, אפשר לדבר על זה. מנכ"ל הכנסת המכהן הוא היוזם, נכון?

לא? זה מה שרשום. אהרונוביץ' הנה, אני אפרגן לאהרונוביץ',

מה רע? תוך חודש אנחנו עושים את זה הוראת חוק קבועה ובא לציון גואל. תודה רבה לחבר הכנסת נאור שירי. אני חייב לומר לך, ויש פה שני עדים, שלמעט החלק הפוליטי שלך, כל מה שאמרת אמרתי אתמול בערב בדיון אצל השר. ואני השתכנעתי שצריך קצת יותר מחודש. הם שכנעו אותך. הם שכנעו אותי, כן. אבל יום אחד אני אדבר איתך על איך הם שכנעו אותי ואז תבין,

בוא נבקש מהם חודשיים.

אז אולי ישכנעו אותנו עכשיו? בואו ניתן להם לדבר. תאמינו לי, אני לא סותם פה את הפה לאף אחד, ובתנאי שהדיון הזה הוא דיון רציני. אבל אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולכבד סטודנטים לעבודה סוציאלית שהצטרפו אלינו לדיון, ברוכים הבאים, סטודנטים לעבודה סוציאלית בדגש קהילתי, מאוניברסיטת בר אילן. איפה שאני טועה תתקנו אותי, אל תתביישו, זאת כנסת ישראל, מותר. לפי המידע שהגיע אליי, כל הסטודנטים עוסקים בנושאים חברתיים, קהילתיים, ורובם גם במסלול המשפטי, מה שבהחלט נותן לכם סיכוי להיות חברי כנסת, כי רוב האנשים פה הם משפטנים. אם הבנתי נכון, תוכנית הלימודים מעודדת גם אקטיביות וגם היכרות לעומק עם העולם החברתי בו אנחנו חיים ומה יכול להיות יותר טוב מהדבר הזה שנקרא כנסת ישראל כדי להכיר את העולם החברתי שבו אנחנו חיים? וכמו שכבר אמרתי, רוב הסטודנטים באמת משלבים גם לימודי משפטים, אז אני מברך אתכם בבואכם. תנצלו את ההזדמנות לשמוע, ואם יהיה לכם משהו חכם להשמיע, אז מאחר שלפחות בוועדות שלי אין מונופול על השכל אנחנו נשמח לשמוע גם אתכם. אני רוצה רגע, לפני שאנחנו מתחילים. במשך השבוע האחרון עברתי על הצעת החוק עם כל ההצעות והשינויים, אני מצאתי חמישה נושאים עיקריים שבעצם עומדים כרגע בבסיס התיקונים הנדרשים להצעת החוק כדי להפוך אותה להצעה קבועה: ראשית העברת הפרק שעוסק במינוי פקחים עירוניים לפקודת העיריות, להוציא את זה מהחוק שלנו, הוספה או גריעה לרשויות מקומיות תיעשה בצו של השר לבטחון לאומי, השר יקבע בתקנות אמות מידה להכללת רשויות ואת הנושאים הנדרשים כדי לעמוד בהם, או הסטנדרטים, שיטור עירוני יופסק אם הרשות תבקש את זה או שלא עמדה בהתחייבויות שלה, והדבר האחרון ביטול חובת הדיווח החצי-שנתית לוועדה, זאת ההצעה שקיימת כאן. כמובן שאני לא אסכים לה, כי אני חושב שכן צריך להמשיך,

והערה נוספת, היא לא קשורה לכאן, אבל היא הוערה על ידי איילת רגע לפני שהתחלנו פה בדיון: התשלום שנגבה היום כמס שמירה או משהו כזה, אגרת שמירה, לא יכול לשמש את העסק הזה, אני מקווה שזה ברור לכולנו.

למה זה ברור לכולנו? כי לא יכול להיות שאזרח ישלם על משהו שהמשטרה מחויבת לעשות. אבל זאת לא המשטרה. העירייה עושה Matching, נכון?

בטח, 30 אחוז. מה "לא נכון"?

העירייה לא עושה Matching? העירייה עושה Matching. העירייה מעמידה ניידות?

ותקנים. העירייה משלמת על מצלמות? השאלה היותר מהותית היא ה-Matching. אם כבר מדברים על שירות שהמשטרה מחויבת בו, אז בואו נדבר על ה-Matching, שדווקא הרשויות שהכי צריכות את השירות הזה, שהן הכי מוחלשות, שיש בהן הכי הרבה עבירות, לא יכולות לשלם את ה-Matching ולא מקבלות את התוכנית. שאלה לגיטימית, שתעלה פה בדיון. כן, בבקשה, המשרד לבטחון לאומי. קודם כל, לגבי מדיניות השר יש מסמך שפורסם. לפני שבוע וחצי. פורסם, לפני שבוע וחצי. כמה זמן השר בתפקיד? חצי שנה.

בואו, זה לא הנושא בדיון, בואו נתקדם. אם אתה תיגרר כל פעם לעקיצה של נאור שירי לא נדון פה על שום דבר, רק על עקיצות.

אני אשמח לדון בעקיצות, נגיד - למה המשרד לא עונה לכנסת ישראל. בואו נתקדם, קדימה. טוב, לגבי השיטור העירוני צריך לזכור שהשיטור העירוני הוא פרויקט נושם ומתפתח, וטוב שהוא כך, כי אני יכול לתת דוגמאות על דברים ששיפרנו, שתוך כדי הפעלת השיטור העירוני הגענו למסקנה שצריך לתקן. לדוגמה: לאורך מספר שנים, רק יישובים מעל 16 אלף תושבים היו זכאים לשיטור הזה. קודם כל, הרחבנו את זה לחברה הערבית ואמרנו שמ-10000, כי אחרת חלק גדול מהיישובים לא היו נכנסים. ועכשיו אנחנו מרחיבים גם לחברה הכללית. הגענו למסקנה שיש צורך בפרויקט הזה גם ביישובים האחרים במדינת ישראל שיש בהם 10000 תושבים. בתוך הכלל הזה של ה-10000 תושבים נכללות גם מועצות אזוריות?

המועצות האזוריות הן במסגרת החלטת ממשלה נפרדת. אוקיי. ושם זה לא תלוי במספר התושבים? נכון להיום, להחלטה הנוכחית, זה לא תלוי. דוגמה נוספת זה הנושא של מימון. התחלנו עם 25 אחוז ו-35 אחוז לפי קטגוריות, מלמ"ס 1 עד 4 ומ-4 עד 6, מ-6 ומעלה - לא. אתה מדבר על מדד סוציואקונומי, נכון? כן. ואצל החברה הערבית הרחבנו ל-70-30, שזה מאוד משמעותי. בעוטף עזה הם מקבלים 90-10, ואנחנו גם בוחנים להרחיב. ההיגיון היחידי, הקריטריון היחידי, זה המצב הסוציואקונומי? לא, למשל, מצב הבטחון באותו כפר? אם כבר זה עניין של שיטור. לא, זה הצורך. הנוסחה שציין המשנה למנכ"ל לא חלה על החברה הערבית. החברה הערבית באשר היא, כל היישובים 21 במספר כיום, שמתוכן יש 16 יחידות מבצעיות ועוד חמש שנמצאות בשלבי הקמה מתקדמים כל הרשויות, ללא יוצא מן הכלל,

כמו שציינת קודם, לגבי מה המצב הכלכלי וכו' - - - רובן מתחת לארבע,

הן מקבלות 70 אחוז. בסדר, אני מדברת על ה-70 אחוז. מאיפה רשויות כאלה יקדמו? אני שמעתי עכשיו שבעוטף עזה זה 90-10 אחוז. אם אנחנו כבר יודעים שעניין הבטחון האישי, עניין העבירות, הוא בסקאלה הכי גבוהה ביישובים הערביים היה מן הראוי להכניס את זה כאחד מהקריטריונים לקביעת ה-Matching. לא שאני יותר מדי מתלהבת מהמודל של השיטור העירוני. אבל לקחת את העניין של הצורך כאחד המימדים, או הקריטריונים, לקביעת ה-Matching, כדי שבאמת לא רק הרשויות המקומיות החזקות יוכלו להרשות לעצמן שירות כזה, במיוחד כשזה שירות שהמשטרה עושה לו סוג של הפרטה, כי זה היה אמור להיות שלכם, וחובה עליכם, כמשטרה, לבצע אותו. עכשיו מעבירים חלק מהסמכויות לרשויות המקומיות, ועוד מבקשים מהן לשלם על זה.

חברת הכנסת, אני רק רוצה לדייק בעובדות ולחזור איתך קצת אחורה,

אני מאוד אוהבת את החיוך שלך, כאילו שאני דיברתי שטויות עכשיו. חלילה, חס ושלום. חלילה, אני רק רוצה לדייק בעובדות. והעובדות הן שהתוכנית הזאת, כפי שנאמר פה קודם, יצאה לדרך כפיילוט בשנת 2011 - כשיצאנו לדרך כפיילוט לא שילמנו ולו שקל אחד,

המשרד תקצב את הנושא המשטרתי, והרשות המקומית, מצידה, העמידה את כוח האדם והאמצעים הדרושים לצורך הפעלת התוכנית. ככל שחלפו השנים והגענו ליישובים דרך אגב, לא רק בחברה הערבית ונתקלנו בקושי מצד הרשות המקומית, כשראש הרשות אמר "רוצה אני,

נכנס המודל הזה של המימון, החלטת ממשלה 1645. בסדר. מותר לי גם לבקר החלטות ממשלה, זה התפקיד שלי. בוודאי, בוודאי. לא, לא, אל תגזימי. לא להגזים, אוקיי (צוחקת). כל הרעיון של התוכנית המשרד מלכתחילה יכול היה לבוא ולומר "סליחה, אני בכלל לא מערב את הרשויות". כמו שאמרת, אנחנו אמונים על משטרת ישראל "קחו את כוח האדם הזה ותפעילו אותו כמו שאתם יודעים". כל הקונץ בתוכנית הזה היה ההירתמות מצד הרשות המקומית והעמדת כוח האדם בעבודה משולבת. אני לא מבינה. עם כל הכבוד, התשובות שלך לא עונות על מה שהעליתי עכשיו, הקושי. אתה מסביר לי את ההיסטוריה של החוק, אני מדברת על מציאות קיימת עכשיו, שאומרת שדווקא מי שהכי צריך את השירות, מי שהמצב אצלו כן מחייב, לא יכול. וזה לא חייב להיות רק רשויות ערביות, זה יכול להיות גם רשויות יהודיות או עם רוב יהודי שהן במצב סוציואקונומי נמוך, לא יכולות לעשות את ה-Matching תחפש, תמצא כאלה וצריכות את השירות הזה.

מדברת על הקריטריונים בלקבוע. כולנו יודעים,

המצב הסוציואקונומי זה לא קריטריון. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, כבר שמענו את זה. שמענו את זה, זאת התייחסות ראויה. אנחנו נתקדם ונראה איך נקבל על זה תשובות כלשהן. בבקשה, לייזר. ולכן, מאחר ויש מגבלות תקציב, מצאנו את המודל נכון להיום. ככל שנכנסו מקורות נוספים אז אנחנו רוצים לשפר. כמה תקצבו ב-2023-2024? כמה תוקצב, והאם שונתה החלטת הממשלה שאומרת שמקימים רק ברשויות הערביות? החלטת ממשלה 631. ראשית, עוד לא התקבלה החלטה. לא, האם היא שונתה? עדיין לא. אנחנו הכנו - ויו"ר הוועדה ראה אתמול את המחסניות הבאות בתור, גם בשיטור העירוני וגם בשיטור המועצתי. יש לנו כוונה לשפר. כמה תוקצב? אז אני אומר: כרגע מתוקצב 31 מיליון שקל ב-2022, ב-2023-2024 מתוכננת להיות תוספת של 16.5 מיליון שקלים. מעל ה-31? כלומר 47.5? הוא אומר ש-2023-2024 זה תקציב חדש.

אז תקצבו ב-16 מיליון, זה לא מעל. חבר'ה, זה לא מעל. או שאני טועה? מעל, תוספת. קודם תגיד לי שאני טועה ואז אני אשאל את השאלה? ב-2022 תקצבו ב-31 מיליון שקלים שהלכו לכל השיטור העירוני; השיטור העירוני, על פי החלטת ממשלה 631 הייתה החלטת ממשלה שאומרת שאנחנו מתעדפים רשויות בחברה הערבית,

מבחינת סדר כניסתן, כן. סדר כניסתן. זאת אומרת, בהגדרה, התקציב שהגיע הגיע אליהן. זה מה שהשר הביא. לא, אתה מדבר על 2022, הוא לא היה שר.

אני מדבר איתך על 2023-2024. אמרת 2022. לא,

ב-2022 יש לנו 31 - - - שמוצו. מוצו, אין את הכסף. אז אל תגידו "תוספתי", זה תקציב אחר.

אבל על ה-31 עוד 16 מיליון. "תוספתי" הכוונה שה-31 בבסיס ועכשיו הוסיפו עליהם 16.5. הם לא בבסיס, אני אסביר למה. אני אסביר, אפשר שנייה הזדמנות? סבבה, אנשי התקציבים שלך יגידו שלא מוצו כל התקנים שתוקצבו במסגרת ה-31 מיליון שקלים בשנת 2022, נכון או לא?

31 מיליון שקל זה מה שיש לנו בבסיס לצורך - - - פקחים,

אבל לא מוצו. למה לא מוצו? כי במספרים שלכם, מתוך תשע הרשויות שזה התחיל בהן לא כולן הצליחו.

הסיבות לגיטימיות אובייקטיביות. זאת אומרת שמתוך ה-31 מיליון יש חלק שלא בוצע, כמו כל משרד. כמה עודף תקציבי נשאר מה-31? אין לך את הנתון הזה, מעניין. המשרד מתקצב תוספת של 16.5 מיליון שקלים נוספים לבסיס התקציב לטובת השיטור העירוני.

2023-2024. זאת אומרת, 8 ו-8? עוד לא החליטו. השר עוד לא החליט אם זה רק בחברה הערבית, אם זה בחברה הערבית ובחברה הכללית, שזה תוך-מועצתי. סך הכל, יש לנו גם תקנים, שבמסגרת הסיכום התקציבי, תוספתי, של למעלה מ-70 תקנים לטובת השיטור המועצתי, וכ-70 תקנים, קצת פחות, לשיטור המועצתי, כדי להקים יחידות חדשות. הכנו את המחסניות, אנחנו כנראה נעשה כמה שינויים בקריטריונים, אנחנו חושבים שזה לטובה, כי למשל וזה מתחבר למה שחברת הכנסת עאידה אמרה לגבי הצורך אנחנו מביאים את כל סלי העבירות ואותם אנחנו בוחנים כדי להגיד "אוקיי, זה צריך להיכנס פנימה, בדירוג הזה, ולא בדירוג הנמוך יותר". אנחנו נראה את כל הדברים, הכל יהיה גלוי וידוע. אורלי אלמגור לוטן, אני ראש צוות בממ"מ, ג'רי תציג עוד מעט. אליעזר, רק שאלה אחת לגבי התקנים: אז זאת תוכנית שהולכת וגדלה בשנים האחרונות, גם עכשיו אתה מדבר על 70 תקנים נוספים לשיטור אצלכם. זה במצב שמציגים בוועדה כבר שנתיים או שלוש, שהמשטרה לא מצליחה לאייש את כל התקנים שלה. זה סיפור אחר.

זה לא סיפור אחר, אז תסביר, כי השיטור העירוני לא אמור להגיע על מצבת השוטרים הרגילה, להבנתנו.

לא, אבל אם יש לכם תקנים במשטרה שלא מאוישים אז משהו מתועדף על חשבון משהו אחר, ככה אני מבינה את זה. יש חוסר גם בשיטור העירוני וגם - - - אם אתה מצליח לגייס, איפה אתה מציב את העדיפות הראשונה?

מגייסים, יש גיוס. אז למה לשם ולא למשטרה עצמה? זה תעדוף של המשטרה. זה מה שהיא שואלת, מה התעדוף שלה כיום.

אתה מדבר להבנתי, יכול להיות שאני לא מבינה על איזשהו סל של שוטרים פוטנציאליים שיכולים להיות שוטרי סיור או שוטרים בשיטור העירוני,

אם אתה נמצא במצב שאין לך מספיק שוטרים שמוכנים לעשות את העבודה הזאת, ויש כמות דיי גדולה של תקנים שלא מאוישים אז יש כאן תעדוף של השיטור העירוני על חשבון שוטרי סיור רגילים, אחרת זה לא מתכנס. מה רע בזה? אין בעיה.

אבל עובדתית, זה לא אמור להיות ככה לפי הנהלים, זה לא אמור לבוא על חשבון התחנות של המשטרה.

בסוף, המשטרה צריכה לנהל את האירוע הזה, את המשאב האנושי. מי מחליט?

אבל הם מחליטים.

מה שאני אומרת זה רק שלפי הכללים זה לא אמור לבוא על חשבון. ומספרית, אם יש תת איוש של תקנים זה בא על חשבון. לא,

זה עניין של סדר עדיפויות בלבד. אותו שוטר אתה צריך להחליט איפה הוא יהיה. יו"ר הוועדה,

רמ"ד שיטור עירוני יכול להתייחס. "זה עניין של תעדוף, עניין של תעדוף" אנחנו שואלים מה סדר העדיפויות במשטרה. אם יש להם מצבת כוח אדם מאוד ספציפית, ופה יש מחסור ופה יש מחסור מה קודם אצלכם? לאן אתם מפנים קודם? גם וגם. אין קודם, אין קודם, כי זה משלים השיטור העירוני והסיור הם משלימים. כל אחד מתעסק בסל עבירות אחר.

אנחנו יודעים שהמציאות בסוף היא שאין מה לעשות,

הרי בשביל מה הקמנו את השיטור העירוני? לטפל בעבירות איכות חיים, בטחון אישי. אבל אתה סותר את המציאות אני אסביר לך למה, אליעזר. כי ביומיום, בגלל שהארגון נמצא במצוקת כוח אדם כזו משמעותית, אתם עוברים על הוראות החוק, אתה משתמש בשוטרים שאמורים לטפל באיכות חיים ונותן להם לטפל בדברים אחרים, אתה גורע מהתחנות המקומיות לטובת התחנה המרחבית למשימות אחרות,

זה לא לוקח, תשאל. זה כן לוקח. זה כן לוקח, אני לא צריך לשאול, אני אסביר לך למה: כי אני מכיר את זה מידע אישי, מכיר על בשרי. אני לא צריך לשאול אף אחד. השוטרים פה יצדיקו אותי, ואני אומר לכם שהם יצדיקו. המציאות היומיומית היא שהארגון כל כך במשבר שאין לו כוח אדם, לכן נגרעים שוטרים, לכן נלקחים שוטרים קהילתיים שזה לא הנושא אבל גם מהשיטור העירוני, למשימות אחרות, כי יש עודף משימות על מעט מאוד אנשים, והשוטרים נגמרים. אז זו המציאות. אבל בסוף המשטרה מנהלת את המשאב האנושי.

אני יכול להתייחס אם אתם רוצים. בסוף-בסוף, צריך להבין, יש במשטרת ישראל חוסר, במיוחד בסיירים. זה ברור לנו וידוע. משטרת ישראל יודעת לעשות את התעדופים לפי החוסר הקיים. אני אומר שכולם מודעים למצב, הרבה שוטרים מתפטרים וחסרים הרבה שוטרים יש תקנים ואין שוטרים, זה נכון, יותר בסיור, פחות בשיטור העירוני אני אומר לכם, אחוז האיוש של השוטרים בשיטור העירוני הוא גבוה יותר מאשר בסיור. אתה יכול להסביר לי למה? בבקשה. כן. לדעתי, לטעמי, הסיירים עובדים הרבה יותר קשה, יש להם משימות רבות שהם נשלחים אליהן, כאשר אנחנו, מבחינת החוק ותורת ההפעלה, מגבילים את השוטרים של השיטור העירוני במשימות מסוימות,

ואם זה קורה, התגבור הוא מינורי ביותר, ורק אחרי אישור של מדור שיטור עירוני. אנחנו לא שולחים אותם למשימות אחרות כמו ליוויים ודברים מהסוג הזה. כל מיני משימות קשות שהסיור עושים הם לא אמורים לעשות. אם זה קורה, זה קורה, אבל זה בפיקוח שלנו, וכשצריך לתקן אז מתקנים את זה. אבל עוד פעם, אני חושב שזה באמת בטל בשישים. 20 אחוז תת איוש בתקנים? משהו כזה. אנחנו עומדים על 83

לפי המסמך שהגישו בממ"מ, אנחנו עומדים על סביב 20 אחוז תת איוש בתקני משטרה. לא קיבלנו תשובה, אני לא יודעת. לא, בסדר, לפי המסמך. 25 אחוז. זאת אומרת, אתה אומר שבסיור המספרים יותר נמוכים. נכון, אבל זה משתנה, אני לא יכול לקבוע לך באצבע. אני יכול להגיד היום שבשיטור העירוני, התקן של השוטרים מאויש ב-83 אחוז. אני גם יכול לתת לך את זה באמצעות דוגמה. הייתי שמח אם פשוט הייתם עונים לממ"מ, זה היה פותר הרבה דברים. בואו נתקדם. חבר הכנסת נאור שירי מנסה לעשות פה סדר בכל המקומות. בואו נתקדם, אחרת אני לא אלמד את העניין הזה כמו שצריך. זה חלק מהתפקיד שלנו. זה גם חלק מהתפקיד שלי, לנהל את הדיון הזה. אז תנו לי רק לעשות את זה. יש חוסר גם בסיור, יש חוסר גם בשוטרים של השיטור העירוני, וגם בפקחים. לגבי האפקטיביות אמרו כאן שהשיטור העירוני לא אפקטיבי במגזר הערבי, אני חולק על מי שאומר את זה. יש יחידות באמת איכותיות, קחו את השיטור העירוני בעראבה עושים עבודת קודש. איך אתה מודד את זה? מודד את זה בכך שהם מיישמים את תפיסת ההפעלה. לא, יש מסמך? יש מחקר?

היחידה של ליאור מזרחי עושה בקרה. אין יחידה שלא מבוקרת, הוא בא לפחות פעם בשנה. אנחנו בודקים את תפיסת ההפעלה, אנחנו בודקים את הישיבה שראש הרשות עושה, ושהמנכ"ל עושה, וראש אגף בטחון, יחד עם המת"ח, אנחנו בודקים שאין חריגות מסל האירועים, אנחנו רואים שעובדים לפי שעון חיים יש לנו פרמטרים,

אני חושב שזאת דרישה הגיונית, שנקבל את מסמך הנתונים של המשטרה. נכון, אבל זה בדיוק מה שביקשתי אתמול. פעם בשנה אנחנו מקיימים טקס של יחידות מצטיינות, ולשמחתי, יש יחידות מצטיינות מהחברה הערבית, אני יכול למנות: עראבה, טייבה, טמרה יחידות שבאמת אפשר להתגאות בהן. אתה חושב שהשיטור העירוני הוא הפתרון לבעיה בחברה הערבית? ברור שלא, אף אחד לא חשב ככה. סבבה, רק שואל. אבל הוא מסייע באיכות חיים וכו'. קודם כל, תלוי איזו בעיה, כי אמרת "הבעיה" הבעיה זה שם כולל. שנית, מלכתחילה, כוונת המשורר/המחוקק היא שזה כוח תוספתי, הוא לא בא להחליף לא את משטרת ישראל ולא את הפקחים העירוניים הייעודיים, ככל שקיימים. לגבי הנתונים אני מתנצל, הייתה תקלה עם הנתונים שהיו צריכים להעביר בזמן. המסמכים נאספו, העוזרת שלי היא זאת שמתכללת את כל המסמכים. אנחנו נרכז את הכל ואתם תקבלו. אני מזכיר לכולם פעמיים בשנה אנחנו מעבירים לכנסת דו"ח על פי מה שסוכם, עם כל הנתונים. קודם כל, מילה על מה שאמרת קודם: זה נכון, גם החוק קובע שמשטרת ישראל לא תפחית את המאמץ המשטרתי הקיים בתחנות משטרה בגלל שפועל בעירייה כוח עירוני, וכך גם לגבי הפקחים העירוניים. זאת הערה שצריך לזכור, והיא חובה שמוטלת על פי חוק. לגבי הדו"חות אנחנו כבר הערנו, גם במסמך שהפצנו, שסעיף הדיווח יצטרך להשתנות. אני לא אומרת את זה כהערה לכם, אני אומרת את זה כהערה שלי לוועדה, ואנחנו נצטרך לדון בזה. סעיף הדיווח נכתב בחקיקה כשהחוק הזה כלל 12 רשויות, וזה היה חוק של פיילוט. אני לא יודעת כמה אפשר ללמוד מהדיווחים האלה, אני חושבת שהממ"מ יגעו בזה הנה, אורלי מסכימה איתי אני לא חושבת שאפשר ללמוד הרבה מהדיווחים האלה. אני גם חושבת שעלה מהמסמך של הממ"מ שכל רשות מפרשת אפקטיביות בצורה שונה, יש כאלה שרואים בעלייה בעבירות דווקא אפקטיביות של השיטור העירוני, יש כאלה שרואים דווקא בירידה אפקטיביות של השיטור העירוני. אז לגבי הדיווחים אנחנו נצטרך, לכשנדון בהוראת הקבע, לעשות שינוי גם בסעיף הזה. לגבי הנושא של האפקטיביות: כפי שהיושב ראש ציין, אני חושב שנכון להאריך כרגע את הוראת השעה ולהשלים את המלאכה, ולאסוף פעם נוספת - הנה, המדען שלנו פה והוא יתייחס לגבי המחקר שעשינו ב-2019 ומה אנחנו עושים בימים אלה. איזו עוד עבודה צריך להשלים? קודם כל, השר ביקש מאיתנו להציג בפניו אפקטיביות, לקחת את הנתונים. אני אשאל אחרת את השאלה של נאור, כי גם שאלתי אותה אתמול ואני אשמח לקבל תשובה יותר ברורה: מה הזמן המינימלי הנדרש כדי להביא לנו את כל הנתונים כך שנוכל להתכנס פה כדי לקבל החלטה?

המחקר שמתבצע כרגע וגדי המדען תכף יפרט, והוא ידבר גם על 2019, מאחר שב-2019 לא הצלחנו להציג קשר ישיר של: איפה שיש שיטור עירוני יש אפקטיביות מוחלטת אל מול קבוצת הביקורת.

אנחנו נעשה כמה פעולות בהמשך למה שהשר ביקש מאיתנו: ראשית נבחר 15 רשויות שונות מקטגוריות שונות, ננתח שם את כל הנתונים, נאסוף את הנתונים שאנחנו חושבים שיהיה נכון לנתח, בתוך הרשות, לא בהשוואה לקבוצת ביקורת, כי לצערי לא הצלחנו בנושא הזה. גדי, תמשיך, תשלים. אתם רוצים לדבר לפני גדי? בבקשה. גדי, עוד רגע, בסדר? בבקשה, ממ"מ.

ג'רי אלמו קפיטל, מחקר המחקר והמידע של הכנסת. אני אציג פה ממש בקצרה כמה נקודות שעלו במסמך שכתבנו לקראת הדיון היום. הן מתבססות בעיקר על תשובות שקיבלנו מהרשויות המקומיות שבהן התוכנית מופעלת, ובסוף גם קיבלנו תשובה ממשרד הפנים, ביום רביעי האחרון בערב. משרד הפנים או המשרד לבטחון לאומי? לא, משרד הפנים. מהמשרד לבטחון לאומי ומהמשטרה עדיין לא קיבלנו תשובה. חשוב להדגיש שהסוגיות הן מנקודת המבט של הרשויות עצמן. הסוגייה הראשונה נוגעת לכוח אדם ביחידות השיטור העירוני, אלה גם דברים שעלו פה עכשיו: בכלל הרשויות המקומיות שהשיבו לשאלות שלנו יש פער בכוח אדם, בין תקן המצבה - זאת אומרת, חוזה ההתקשרות שנקבע בין הרשות המקומית לבין המשרד - לבין מצבת כוח האדם בפועל. בחלק מהרשויות, הפער בא לידי ביטוי במספר הפקחים המסייעים, באחרות במספר השוטרים, ובחלקן גם וגם, בשני הגורמים. לפי משרד הפנים, כמחצית מהרשויות המקומיות שלוקחות חלק בתוכנית גובות היטל שמירה כדי לממן את חלקן בתוכנית. כמעט כל הרשויות יהודיות, מלבד רשות ערבית אחת. הסוגייה השנייה נוגעת למה שאנחנו מכנים ניגוד אינטרסים בין שני הגופים שמפעילים את השיטור העירוני הרשויות המקומיות והמשטרה. זה מתבטא בכמה אופנים: בכל מה שנוגע לתעדוף המשימות שהשיטור העירוני מטפל בהן, בסל העבירות הייעודי שבטיפול השיטור העירוני כאשר הרשויות המקומיות מתעדפות טיפול ואכיפה של עבירות איכות חיים שמתקבלות במוקד העירוני, ולעומת זאת, המשטרה מתעדפת טיפול בעבירות פליליות, שמתקבלות במוקד 100. השפעה נוספת של ניגוד האינטרסים בין שני הגופים היא בעצם טיפול במשימות שהן מחוץ לסל העבירות הייעודי של השיטור העירוני. כלל הרשויות המקומיות שהשיבו לפנייה שלנו השיבו שהן מבצעות משימות שהן לא בסל העבירות הייעודי של השיטור העירוני, משימות כמו טיפול בעבירות אלימות במשפחה או צווי מזונות. השפעה נוספת היא תגבור של כוח השיטור הייעודי ביחידות השיטור העירוני, של הסיור הרגיל בתחנות המשטרה, בגלל בעיות של חוסר כוח אדם בתחנות המשטרה, כמו שכולם פה ציינו. סוגייה נוספת שעלתה מהתשובות של הרשויות נוגעת לפערי הכשרה של פקחים מסייעים. בניגוד לשוטרים, פקחים מסייעים עברו הכשרה מקצועית שאורכה חמישה ימים, ולאחר מכן קיבלו סמכויות מסוימות של שיטור, כבר בשלב חקיקת החוק ולאורך השנים עלו כל מיני טענות לגבי כך שההכשרה לא מספקת כדי להתמודד עם עבירות אלימות. סוגייה אחרונה מתייחסת למדידת אפקטיביות התוכנית. כמו שנאמר על ידי הייעוץ המשפטי, המשרד מחויב לדווח לוועדה מדי חצי שנה על עבירות אלימות שבטיפול השיטור העירוני ברשויות מקומיות שיש בהן שיטור עירוני, לעומת רשויות מקומיות שאין בהן שיטור עירוני. בדיקה כזו לא לוקחת בחשבון מאפיינים שונים של סוגים של רשויות, כמו גודל אוכלוסיית הרשות או המאפיינים הסוציואקונומיים ברשויות השונות. במסמכים קודמים הצענו וגם ביצענו בדיקה של עבירות הליבה שהשיטור העירוני מטפל בהן ברשויות מקומיות שבהן מופעלת התוכנית, לפני ואחרי יישום התוכנית. חשוב לנו לציין מראש שירידה או עלייה במספר העבירות לא בהכרח משקפת את היקף העבריינות, זה גם יכול להעיד על היקף האכיפה. תוצאות הבדיקה שעשינו העלו שבהסתכלות כלל ארצית, יש ירידה במספר העבירות שהשיטור העירוני מטפל בהן אחרי הקמת השיטור העירוני, אבל כשבדקנו לפי סוגי רשויות, ראינו שברשויות יהודיות, הירידה במספר העבירות הייתה מובהקת וגדולה, וברשויות הערביות כן ראינו עלייה.

זה המקום לשאול את המשרד לבטחון לאומי, מי שמפעיל את התוכנית, איך הוא כן מודד את אפקטיביות התוכנית, ואולי גם מה הסיבה לעלייה. בדרך כלל, בפרויקט חדש ואני מזכיר שבחברה הערבית היינו ב-12 רשויות, עכשיו אנחנו מרחיבים לעוד תשע, יעמוד סך הכל על 21 ההתנהלות היא כך שקודם כל יש עלייה, ורק לאחר מכן מתחילה ירידה. ביקשנו נתונים עדכניים כדי לדעת מה קורה אחרי. משהו נוסף, היו"ר ביקש מאיתנו לבדוק לגבי עבירות ונדליזם גם: מה היה לפני ומה היה אחרי, כי אלה כן עבירות שאפשר לכמת וגם לשאלה הזו לא היה מענה. שנייה, לא קיבלת משם מענה? לא, משני הגורמים. אני באופן אישי שולח שאילתות רבות למשרד לבטחון לאומי. איפה היושב ראש? אני רוצה שגם הוא ישמע את זה. צביקה, אני שאלתי את הממ"מ אם הם מקבלים מידע מהמשרד לבטחון לאומי, והם לא מקבלים. גם אני באופן אישי שולח המון שאילתות, אני רוצה לאמת את הדברים של הממ"מ. גם אני באופן אישי שולח המון שאילתות למשרד לבטחון לאומי,

גם לשאילתות שלנו, של חברי כנסת, הם לא עונים. זה לתשומת לבך. למה שיענו, מה אתה? גם לי לא ענו, אז מה? חבר הכנסת נאור שירי, דיי,

אתם רוצים שנקיים דיון בינינו ונשחרר את כל האנשים? חס וחלילה. הם פה, בואו ניתן להם, הם המומחים. בבקשה. כן, רק הערה, שנייה. עורכת דין רותם סיוון, אני מהלשכה המשפטית במשרד לבטחון לאומי. רק להעמיד דברים על דיוקם שנייה: קודם כל,

אנחנו מחויבים לדווח פעמיים בשנה לפי מה שמופיע בחוק, ואנחנו אכן עושים את זה, זה דבר ראשון. שנייה, רגע, רק תתני לי להשלים ואז תתייחסי.

אבל רק שיהיה לפרוטוקול סעיף 64 לחוק הכנסת אומר שמשרדי הממשלה, כל הגופים שמבוקרים על ידי המדינה, חייבים לענות למרכז המחקר והמידע של הכנסת ללא דיחוי. אני לא אמרתי שלא, אני רק רוצה להגיד שנייה, פשוט כי יש פה הרבה ביקורת. קודם כל, לפי חוק, אנחנו מחויבים להעביר דיווח חצי שנתי אנחנו מעבירים אותו. לאורך השנים, כל פעם שהתבקשנו להעביר איזשהו מידע הוא הועבר. הבקשה האחרונה שלכם,

שהייתה מאוד מקיפה, על הרבה יותר שנים מעכשיו קיבלתם את כל המידע שביקשתם. עכשיו יש בקשה על השנתיים האחרונות, שמסיבה שלא ברורה לי הגיעה אלינו בערך יומיים לפני חג שבועות לא הספיקו להיערך לזה. אז לא נכון להגיד שאנחנו לא עונים אנחנו עונים, אבל להעביר לנו בקשה כזאת יומיים לפני דיון בוועדה זה קצת לא סביר. אמרנו שלבקשה הזו לא קיבלנו מענה, לא אמרנו שכל השנים.

אתם אומרים שאנחנו,

וזה לא נכון. אני אבהיר, אוקיי? לא אמרו שכל השנים לא עניתם, לא אמרו שעברתם על החוק בנוגע לדיווח החצי-שנתי או הפעמיים בשנה שצריך. אמרו שממרץ נשלחה בקשה לקבלת מידע על מנת להכין את הדיון ולא התקבלה,

אז אני אומרת לכם פה שהבקשה לפחות אצלנו, אצל מי שצריך לענות על הבקשה לא התקבלה במרץ, היא התקבלה בשבוע שעבר, בקשה מאוד-מאוד ארוכה.

יכול להיות שזה נפל בין הכיסאות, אבל זה לא נעשה מאיזושהי כוונה שלא לענות, אנחנו לא קיבלנו את הבקשה מספיק זמן כדי שנוכל לענות עליה. יושב ראש הוועדה לבטחון לאומי לא יוצא מנקודת הנחה שמישהו פה עושה את הדברים מרוע או בחוסר אמינות.

אני רק רוצה להגיב, כי יש פה איזושהי אמירה שהמשרד לא משתף פעולה או לא מקיים את הדרישות ולא מעביר מידע, וזה לא נכון.

אז אנחנו נמשיך להתקדם, כי בסופו של דבר אני רוצה ללמוד מכם את הדברים שכן אפשר ללמוד, כדי שגם נוכל לקבל בסוף החלטות טובות. גדי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב ראש. ד"ר גדי פרישמן, המדען הראשי במשרד לבטחון פנים לצורך הפרוטוקול.

בטחון לאומי. לא, לא, אני אתקן (צוחק אל חבר הכנסת נאור שירי).

נכנסתי לוועדה פחות בטוח עכשיו אני ממש בטוח. זה הגיל. אני רוצה להתייחס למחקר המלווה של השיטור העירוני ולגבי מדידת האפקטיביות, כפי שעלה כאן. הנושא הזה לא פשוט כלל ועיקר, הרבה מאוד משתנים מתערבים משפיעים על המושג הזה שנקרא "אפקטיביות של הצלחת התוכנית", והאתגר המתודולוגי של ביצוע מחקר מלא ומקיף הוא מאתגר. כי יש לנו הרבה מאוד משתנים, לכל רשות יש אופי שונה יש את ראש המועצה ומפקד התחנה, יש את סלי העבירות השונים, המשפיעים על הפעילות דה-פקטו, וכו'. כשאנחנו באים לחקור אפקטיביות, אנחנו לא יכולים לבטל את נושא הביקורת. כיצד לבחור יישוב שמייצג את הנסיין בשיטה הזאת זה מאוד-מאוד מורכב. יחד עם זאת, אנחנו כתבנו, יש לנו מתווה, שהוביל אותנו לאורך השנים בנושא של מדידת המחקר המלווה או מדידת האפקטיביות. יש במדידה חמישה וקטורים: עמדות ציבור שבו אנחנו באים אל הציבור ביישוב עצמו, ושואלים את עמדתו, את היכרותו, את מידת תחושת הבטחון שלו, ועוד שאלות כהנה וכהנה, הדבר הזה צריך להיעשות בציר הזמן, על מנת להראות את השינויים. הדבר הזה נעשה לאחרונה ב-2017, מסיבות כאלה ואחרות, שמבחינתי, לא ביצענו את הדברים באותן רשויות מ-2017. יש פרמטר נוסף: זמן ההצטרפות של היישוב לתוך התוכנית, שהוא גם כן פרמטר שמשפיע על מדידת האפקטיביות, שנה ראשונה, שנה שנייה ושלישית התנהגו אחרת. יחד עם זאת, כשעשינו את עמדות הציבור, ראינו באופן מובהק עלייה גם בתחושת הבטחון, גם במודעות הציבור ובכל הפרמטרים שאציין. הרכיב הנוסף זה סקר אנשי מפתח, שבו אנחנו באים אל היישובים, אל מקבלי ההחלטות ביישוב, ראשי המועצה, קציני המשטרה והגורם המנהל, ושואלים לשביעות רצונו, ושואלים אותם את הדברים שעובדים נכון ועובדים לא נכון. הדבר הזה בוצע לאחרונה בשנת 2021, נבחרו שם עשרה יישובים, במנעד שלם של מאפיינים ואני חייב להגיד שמעל 85 אחוז מהמשיבים היו מאוד מרוצים מהתוכנית, ראינו שם את שיתופי הפעולה, ראינו שם את שביעות הרצון. כמובן שמצדה, הרשות המקומית רצתה יותר סמכויות ויותר יכולת הפעלה, המשטרה יותר צריכה את השליטה אבל בסך הכל, הדברים שם היו תוצאות מאוד חיוביות. כמובן שאם לא העברנו אני חושב שכן העברנו, אבל אם לא העברנו אנחנו נעביר את תוצאות המחקר לממ"מ או לכל מי שיצטרך. אם אני אסתכל על המסקנות המרכזיות מאותו סקר של אנשי מפתח מיולי 2021,

"קיימת שביעות רצון גבוהה 81 אחוז בקרב אנשי מפתח מתוכנית השיטור העירוני ציינו את שביעות רצונם, וישנה חשיבות רבה להמשך התוכנית, כדברי מקבלי ההחלטות. מתקיים שיתוף פעולה ותיאום הדוק בין המשטרה לרשות המקומית, ודירוג השגת מטרות השיטור העירוני הינו גבוה, בהסתייגות לגבי מטרות של הפחתת רמת האלימות ושיפור איכות המענה של שירותי העירייה". ישנו המחקר, והוא מראה על אפקטיביות רבה. הווקטור הנוסף הוא האקלים הארגוני, שאומר כיצד חיים בצוותא פקחים עירוניים ושוטרי משטרת ישראל כיצד המנגנון הזה עובד. וגם כאן, היו נקודות מאוד לחיוב ונקודות לשיפור. מינהלת השיטור העירוני מקבלת את המחקר, מפיקה לקחים, ולשם דוגמה: שיפרה את מערך ההדרכה המשותף של הפקחים והשוטרים. הרכיב הנוסף הוא ניתוח הפרוטוקולים של מועצת האכיפה, שמבוצע באופן שוטף על ידי המינהלת. והרכיב האחרון, שצוין גם כאן, הוא מה שאנחנו קוראים לו רכיב הנתונים הקשים ניתוחי מגמות של אירועי תגובה, נקודות חמות של סל השיטור. גם הנושא הזה נבחן. אבל מכיוון שכפי שציינתי, נקודת הביקורת על רשויות היא בעייתית עד היום לא הצלחנו להראות שינוי מובהק בירידות שמתקיימות בסלי העבירה, אבל מתקיימות ירידות יפות בנושא של סלי העבירה הרלוונטיים לתוכנית. אני רוצה לציין את הנקודה הבאה. אנחנו נמצאים כרגע במחקר בשש מועצות אזוריות שנכנסו לתוכנית ועוד תשע מועצות ערביות, בנושא עמדות הציבור, כרגע התחלנו לבצע את אותו סקר עמדות גם ביישובים שעדיין לא נכנסו לתוכנית, כך שתהיה לנו יכולת השוואה בין לפני ואחרי. זה הסל, סל כלי המחקר שאנחנו משתמשים בו, ואנחנו על זה עם אילוצים כאלה ואחרים, של מימוש. על אילו מתוך חמשת הווקטורים שדיברת עליהם אין שום נתון, או שאין עליהם שום דבר שאנחנו יכולים להסיק ממנו איזושהי מסקנה? אז עמדות ציבור יש לנו רק על 2017, עכשיו אנחנו עושים ביישובים הערביים ובמועצות האזוריות, זה נמצא בשטח, בעבודה. כל מחקר כזה מתחיל בסוג של פיילוט לבחינת הבנת השאלון על ידי האזרחים, לא אלאה אתכם, אבל במעלה יוסף ובג'סר א-זרקא הסקר מתבצע ברגעים אלו. הוא ייבחן, ייבדק, ואז אנחנו נצא לכל סדרת היישובים שהתחייבנו עליהם. כמה זמן אתה צריך? שלושה חודשים.

כי הנושא של איסוף מידע מהציבור לוקח זמן. אנחנו תלויים בשיתוף הציבור, במענה לטלפונים, במענה של האזרחים. יש לנו גם זמנים לביצוע התקשרויות כל הדברים האלה מאחורינו, אנחנו נמצאים עם התקשרות מסודרת. הנושא הזה לוקח זמן לאסוף את הנתונים, לעבד אותם ולהציג אותם. שלושה חודשים כחסם עליון. קצת קשה לי להבין למה זה נבדק רק עכשיו, או נבדק פעמיים, אם פספסתי ב-2017 זה היה המחקר הראשון שנעשה בנוגע לשיטור העירוני?

בנושא של עמדות

בנושא של עמדות ציבור. אני לא מזלזל, חלילה, בעמדות ציבור אבל למה עמדת הציבור היא רלוונטית לאפקטיביות של שיטור עירוני? לא שאני מזלזל, אין לי מושג לגבי מתודולוגיות מחקר כאלה, אבל למה זה רלוונטי לאפקטיביות של שיטור עירוני? כי אחד מרכיבי הבטחון האישי זה התודעה והמודעות של הציבור לעצם קיום הכלי. אז אם יש שיטור עירוני והציבור לא מודע אז לא עשינו.

הציבור יהיה מודע לזה בכך שאם פחות יפרצו לו לבית אז הוא יהיה מבסוט. זה כבר תוצאה, זאת התוצאה של התהליך. לא, זאת לא התוצאה של התהליך. ברור שזאת תוצאה של תהליך של כל משטרת ישראל, זה הגברת הבטחון האישי, אבל בסוף, האפקטיביות של יחידה כזאת או אחרת נמדדת בתוצאות שנמצאות אצלכם

ברשות מסוימת שאתה פועל בה היום,

90 עבירות בחודש,

אחרי שנתיים שהשיטור העירוני עובד, אתה מוריד את זה ב-50 אחוז סופר אפקטיבי. אפשר לשאול את הציבור "האם אתה מרגיש הרבה יותר בטוח?" זה לא רלוונטי ליעילות השיטור העירוני. ציינתי לגבי הנתונים הקשים - מה שקראתי לו "נתונים קשים" זה נתוני העבירות, נתוני הפנייה. רציתי לשאול אותך את זה באמצע ציינת ואמרת שאתה לא יודע לייצר קורלציה מלאה,

מובהקות בנתונים; אמרת שאתה לא יודע כעבור 12 שנים שהפרויקט פועל אם יש מובהקות בנתונים, שזה תורם. לא, לעומת קבוצת הביקורת. זה פועל ביישוב. סליחה, אדוני היושב ראש, אולי אתה מבין אני לא מבין.

העולם הזה הוא יחסית פשוט. יש דברים מסובכים. אתה מדבר על באופן מוחלט. אני מדבר על זה שאחרי שפרויקט פועל 12 שנים בעיניי, בטח במשהו שהוא מאוד מדיד אתה יודע להגיד אם הוא אפקטיבי או לא.

- במדינה צריך להיות איזה נתון מסוים, כי ארגון פועל 12 שנים. מה זה "קבוצת ביקורת"? בסוף יש לך נתונים על עבירות, על יעילות. ברשות עצמה. ברור שברשות. אז קח ותעשה בכל רשות. אבל 12 שנים זה לא חודשיים-שלושה-שנה. 12 שנים שהדבר הזה פועל ואתה לא מצליח לקבל אם זה יעיל או לא. אני מבטיח לך שאני אסביר לך, בסדר? אתה באמת הבנת את זה ואני לא הבנתי? אוקיי, סבבה,

זאת לא השוואה, אנחנו קבוצות ביקורת שונות. לא, אני לא קבוצת ביקורת. אני בעד זה, עכשיו אני חושש. אני אומר שאולי אין בשיטור העירוני יעילות, וזה הפוך לגמרי מתפיסת העולם שלי. גם שלי, כמי שהיה שותף לפחות להקמה של אחד ממוקדי השיטור העירוני.

אתה באת מהעולם הצבאי נראה לך שאתה תפעיל יחידה במשך 12 שנים ותגיד "וואלה, אני לא יודע להגיד אם היא אפקטיבית"? הייתי חבר מועצת העיר באר שבע, שזה אחד המקומות הראשונים שהעניין הזה הופעל בהם, ואני יודע לבוא ולהגיד מה האפקטיביות של זה, ללא שום ספק. וללא שום קבוצת ביקורת. אבל מה שחלק מהאנשים מנסים להגיד לך פה זה שמה שנכון לבאר שבע לא בהכרח נכון, במדידה, למקום אחר. אני אסביר לך למה, מכיוון שאמרתי לך ששאלתי את השאלות האלה אתמול, אז גם קיבלתי תשובות. לך יש פחות סבלנות לתשובות. חס וחלילה, יש לי. חבר הכנסת נאור שירי, אני שאלתי אם נכון למדוד את זה בכמה תלונות הוגשו או להפך כמה תלונות לא הוגשו.

אם אני נמצא ביישוב שעד לפני שהוקם שם השיטור העירוני היו למוקד העירוני עשרות תלונות בחודש על הצקות, הטרדות, מלחמות בין שכנים וכו' ואחרי שהשיטור העירוני הוקם זה ירד בחצי - זה הישג או שזה לא הישג? זה מדיד או שזה לא מדיד? אני מהאסכולה שאומרת שהכל מדיד. אני רוצה להסביר: יש מספר מצומצם של השפעות חיצוניות על אם בן אדם מגיש תלונה, לא מגיש תלונה. בסדר, אבל אני מצפה באמת, אני חושב שזאת ציפייה שהיא יחסית בסיסית שאחרי 12 שנים שמשטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים,

ואין לי ביקורת עליהם,

יש לי קצת, אז זה חצי אמת. אחרי 12 שנים שמשטרת ישראל מפעילה אגף, או צורת פעולה מסוימת, ועדיין אין נתונים, וצריכים עוד שלושה חודשים. אז יש לנו משהו משותף, חבר הכנסת נאור שירי, שנינו רוצים נתונים. אנחנו אוספים נתונים.

אני רוצה להתקדם, הבנתי מה אתה מסוגל לתת לי. ליאור, בוא תן לי, אתה, כמוביל האירוע למי שלא יודע, ליאור הוא המוביל של כל האירוע הזה ברשויות למה אין לנו היום נתונים אמיתיים לגבי כל אחד מהיישובים שיש בהם שיטור עירוני? אני לא חושב שזה נכון לומר את זה. אז תאמר את מה שאתה כן חושב שנכון. ראשית, אני מזכיר שהיחידות כפי שצוין פה קודם, שהתוכנית הזאת יצאה לדרך ב-2011, וניתן לראות ולבחון על ציר הזמן את קצב הצטרפותן של הרשויות אל התוכנית כן נאספים נתונים, לשאלתך, אדוני היושב ראש, באמצעות המערכות המשטרתיות, באמצעות טפסים מקוונים, שמתקבלים על ידי הרשויות, אצלנו במשרד. אחת לחודש מופק דו"ח, על ידי מדור שיטור עירוני, שמועבר גם לעיוננו, שבו מתכללים את כלל העשייה. לעצם השאלה: אני כן חושב שגם בפרספקטיבה של 12 שנים, כפי שעלה פה קודם, ובצדק כן יש מדדים. אם אנחנו פורטים היום את כמות האירועים שהיחידות הללו מטפלות בהם, מתוך הסל הכולל בתוך אותו שטח מבחינתי זה, כשלעצמו, זה כבר הישג; מהסיבה הפשוטה שאם הייתה מתקבלת פה החלטה, גם בקרב הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, או בהקבלה, בשלטון המקומי ברשויות המקומיות, לקפל את העסק הזה שנקרא שיטור עירוני כל המעמסה הזאת, כל כמות האירועים הבלתי נגמרת הזאת, הייתה נופלת על הטיפול של משטרת ישראל, שגם ככה נמצאת, לצערנו, בחוסר מתמיד של כוח אדם. מבחינתי הנתון הזה כשלעצמו ואולי הוא לא היחידי הוא כבר איזשהו מדד לרמת האפקטיביות של הכוח הזה ולתרומה שלו בחיזוק הבטחון האישי של התושבים. אילו מדדים יש לנו היום שאנחנו יכולים לבוא ולקחת אותם ולומר אבסולוטית "אני יודע למדוד אותם"? אני מזכיר שיש את החוק, יש את החלטות הממשלה ויש את תפיסת ההפעלה שעל פיה התוכנית פועלת. כידוע לכולנו, במסגרת תפיסת ההפעלה יש סל עבירות ייעודי שהשיטור העירוני אמור לתת את המענה עליו. ניתן לבודד את אותן עבירות בטח ובטח בצד המשטרתי מתוך הסל הכולל של האירועים, ולבחון כמה השיטור העירוני מטפל. דרך אגב, הוצג פה קודם הנושא של הדיווח שאנחנו מעבירים, הדיווח החציוני שאנחנו מעבירים לכנסת ישראל אפשר לראות שם כמויות אדירות של אירועים. עוד פעם, אם מישהו שאל "איך אני לומד מזה?" בראש ובראשונה בעצם הנראות, בעצם הבולטות, בעצם הטיפול, זה כשלעצמו, לפחות מבחינתי, אחד המדדים, אחד הנתונים שאפשר לקחת ולנתח,

כדי להבין את המסה הגדולה שהיחידות הללו מטפלות בה ונותנות לה מענה. אתם סופרים אירועים או שאתם סופרים גם הפעלת סמכות? כשאתם סופרים אירוע מה בדיוק אתה סופר? נראה לי שלזה כיוון היושב ראש. זה גם וגם. אני מזכיר שהיחידות הללו בנויות וזה גם עלה פה קודם - מהצד המשטרתי, קריאות שמתקבלות במוקד 100, המוקד המשטרתי, קריאות שמתקבלות במוקד העירוני, ככל שקיים, דרך אגב, התוכנית ניסתה גם את הנושא הזה, הגענו לכל מיני רשויות לא כל הרשויות הן רשויות חזקות ואיתנות הגענו גם לרשויות שטרם הקמת היחידה לא היה בהן דבר ולא חצי דבר. אז גם מיסדנו את הנושא הזה ורתמנו את הרשות המקומית לטובת הנושא. אנחנו מודדים גם את מה שמתקבל מהמשטרה, מה שמתקבל מהרשות המקומית, הפעלת סמכויות.

מה זה סל משימה? סל משימות אל מול סל עבירות, כדי שלא ילכו משימות שהן לא מול סל עבירות כי השיטור העירוני פועל על פי סל עבירות. בעבר לא הקפדנו על הדבר הזה, אבל כבר תקופה דיי ממושכת שאנחנו מודדים גם את זה וגם את זה, ולכן יש לנו תמונה, לראות שהם עובדים בתוך המסגרת של מה שהוגדר בשיטור העירוני. מותר להם לחרוג עד עשרה אחוז באירועים מצילי חיים. אדוני היושב ראש, אנחנו דיברנו על זה גם אתמול וגם היום אנחנו נאסוף את הנתונים ואנחנו נוכל לנתח את היישוב עצמו. מה שגדי עושה במחקר ישליך רחב יותר, אבל אמרתי מה הבעיה שהייתה לנו ב-2017 האם אנחנו יכולים לקחת את המסקנות של קריית אתא ולהשליך על כל הרשויות? אני חושב שיש לנו בעיה. רק שאלה: אז החריגה של העשרה אחוז הייתה חמישה אחוז?

מתי זה עלה? בשנה שעברה, בעקבות אירועי "שומר החומות". אבל זה עדיין נשאר עשרה אחוז.

כרגע זה נשאר, כן.

יש כרגע אחוז יותר גבוה של העבירות שהשיטור העירוני מטפל בהן. יש יותר אירועים שבמקור הוא לא אמור לטפל בהם, שעכשיו הוא מטפל בהם. אני רוצה להתייחס לסוגייה הזאת. אנחנו מבצעים כל חודש בקרה, בדיקה, זה גם עובר למשרד אנחנו בודקים מה אחוז האירועים מחוץ לסל בכל יחידה, אני יכול להגיד שהממוצע שלנו עומד על חמישה אחוז. זה שאנחנו נתנו להם שפיל של עד עשרה אחוז וזה עומד על חמישה אחוז זה נבדק גם בביקורות, גם בבקרה החודשית שאנחנו עושים. בנוסף לזה, אנחנו גם בודקים כמה אירועים סך הכל עושה כל יחידה, ובודקים את הנושא של התגבורים - זה נעשה כל חודש האם הפנו אותם למקומות אחרים. זה דו"ח חודשי שרץ, שעובר גם למשרד, גם אנחנו עוברים עליו. אנחנו בבקרה מתמדת מול מפקדי התחנות. יש לך את הנתונים האלה? לא, אולי הוא רוצה להגיד אותם. אני יכול להגיד הכל. - - - הרשויות המקומיות, אבל לא קיבלנו עד הסוף את התשובה של המשרד לבטחון פנים. לא, רשות מקומית אין את הנתונים האלה. הרשות המקומית מפעילה. כן, אבל היא לא יודעת לסווג לך את העבירות. בואו נתקדם. כן, בבקשה. בסוף, אני רוצה להגיד משהו מאוד-מאוד פשטני לגבי הנחיצות של השיטור העירוני או לא. אם אנחנו נקבל החלטה שאין יותר שיטור עירוני אני אומר לכם, תהיה פה צעקה מהרשויות. למה אני אומר את זה?

נשמע פה כאילו שיש איזה הלך רוח שזה לא עובד טוב או שזה בעייתי אני אומר לכם שאנחנו נמצאים בשיטור עירוני פעם בחודש, גם המשרד וגם אנחנו, ואנחנו שומעים את התגובות של ראש הרשות ושל מפקד התחנה, אי אפשר לוותר על הכלי הזה, זה ברור לנו לחלוטין. אנחנו רק צריכים לראות איך אנחנו צועדים עוד צעד אחד קדימה וגורמים לו למצב הכי אפקטיבי שיכול להיות. הפוך אנחנו רוצים שזה יהיה. מה זה "הפוך" אתה יכול להגיד להם מה אמרתי לך על השיטור העירוני לפני חודשיים?

אנחנו רוצים שזה יהיה, אנחנו רוצים שזה יהיה אפקטיבי, אנחנו רוצים לשים את זה במקומות שבהם זה ישפיע הכי הרבה והכי נכון. אנחנו אפילו מוכנים להוסיף לזה תקציבים, אם נדרש, כדי לחזק את העניין הזה. אבל כדי שיהיו לנו הכלים שגם נוכל להפוך את זה להוראת חוק קבועה אנחנו צריכים נתונים. ומה שאני שואל כל הזמן זה כמה זמן אתם צריכים. את מה שגדי צריך הבנתי. כמה זמן צריך כדי שהממ"מ יוכל להגיש לי נתונים אמיתיים, שעל פיהם אני יכול לקבל החלטות?

לא רק בהיבט של האפקטיביות, אלא גם בהיבט של העשייה, לפעמים זה לא נמדד באפקטיביות, אם אני יודע שבכל לילה עובדות חמש ניידות, מהשעה שמונה בערב עד השעה שש בבוקר, אני יכול להבין לבד כמה זה אפקטיבי אבל תנו לי את המידע הזה, הוא לא קיים אצלי היום. אני רוצה את המידע הגולמי הזה, חלקו, במקומות שאפשר לשים אותו מול אפקטיביות נהדר, אבל אני חייב את המידע הזה. אני אהיה לרגע נאור שירי למרות שקשה לי, אני לא יכול להיות כזה צעיר ויפה אני אנסה לעשות את זה אחרת: אני רוצה לעשות את זה לפני ה-30 לחודש, בסדר? אני רוצה. לא רוצה להאריך את הוראת השעה אני רוצה לפני. אני מבין את האילוצים. אני כבר אומר לכם: אני אקיים דיון לפני ה-30 לחודש. אני לא אעשה את ההצבעה היום, אני אעשה את ההצבעה לפני ה-30 לחודש. אבל אני רוצה לדעת שאני נפגש איתכם פה ב-26 לחודש, שזה בדיוק עוד ארבעה שבועות מהיום, ואני אקבל נתונים, גם אם נצטרך להאריך את הוראת השעה. משרד השר ביקש מאיתנו להביא לוועדה את כל החומרים תוך שבועיים. ואני רוצה את זה בעוד ארבעה שבועות, אני אוכל לקבל את זה? כן, כן. אני מאוד מודה לכם. כן? אם אתה רוצה לקבל מאיתנו משהו עוד ארבעה שבועות, אז להעביר לנו את זה בעוד ארבעה שבועות פחות יום כמו שכן קרה כמה פעמים בחודשים האחרונים זה פחות אפקטיבי מבחינת העבודה שלנו. אני אדאג לזה שזה יהיה ארבעה שבועות ושלושה ימים לפני. לא, אמרת יום, אז אני עשיתי שלושה ימים. אם זה שבועיים אנחנו נשמח לקבל את זה במקביל לשר. ליאור ולייזר, לפני שאתם מעבירים אליי להעביר את זה לממ"מ, כדי שיוכלו לנתח את זה ולהציג לנו את הנתונים. בואו באמת נקדיש את הדיון הבא לסעיפים של החוק ולא רק לאיך מגבשים את הנתונים,

עוד מישהו מהמשטרה? המשרד לבטחון פנים? משרדים אחרים, בבקשה, התייחסויות. אני רציתי לשאול שאלה. הרי כוח השיטור העירוני מורכב מפקחים ושוטרים, ולפקחים המסייעים, מכוח החוק, ניתנו סמכויות לסייע למשטרה במניעת אלימות. השאלה היא אם מבחינתכם אתם אוספים נתונים על הפרת הסמכויות האלה? זאת אומרת, מתי פקח מסייע מפעיל סמכות עיכוב,

לשאלתך כן, וזה מועבר אליכם במסגרת הדיווח החציוני. יש פרק שמתייחס להפעלת סמכויות של פקחים מסייעים. על כמות הפעמים. כמות הפעמים, לפי סיווג שאלת על עיכוב. אנחנו אוספים את הנתונים האלה כל חודש, באופן קבוע אילו סמכויות הופעלו ובאילו מקומות. יופי. אני גם אשמח לראות את זה. כן, משרדי ממשלה אחרים או אורחים אחרים, בבקשה. עורך דין עופר שפיר, אני נמצא כאן כנציג מרכז השלטון המקומי. אנחנו בעד החוק, אנחנו סבורים, כפי שנאמר כאן מצד אנשי המשטרה, שהחוק מוכיח את עצמו, ואני אומר את זה גם כמי שמלווה כיועץ משפטי. עצור רגע, ברשותך. פתח סוגריים אף אחד לא שומע אותנו: באילו רשויות אין שביעות רצון מהעניין? באלו שאין שיטור עירוני אין שביעות רצון. לא, לא, באלה שיש שיטור עירוני והן לא מרוצות. אנחנו לא שמענו על רשות אחת שבה הפיילוט אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה כבר עובד ב-89 רשויות מקומיות שאין שביעות רצון מעצם העובדה שהמודל הזה קיים. המודל הזה משפר את המצב לעומת המצב ללא המודל הזה, אני חושב שאין על כך עוררין. אולי יש אפשרות לשפר, אפשרות להוסיף, אפשרות לתקצב אבל המודל הוא מודל שבוודאי תורם לבטחון התושבים בכל האספקטים,

כמרכז השלטון המקומי, בעדו. כמי שמלווה כיועץ משפטי לחברה לבטחון של ראשון לציון, אני יכול לומר לכם שלפחות שם, זה עובד בצורה כמעט אופטימלית.

יש שתי הערות, וכמובן שאנחנו בעד להפוך את החוק מהוראת שעה לחקיקת קבע. אנחנו חושבים שהוראת שעה, לאחר כל כך הרבה שנים הגיע זמנה להתקבע בחוק, משום שהחוק נחוץ. יש לנו, כמרכז לשלטון מקומי, שתי הערות על הצעת החוק. אחת נוגעת לסעיף שציינת קודם,

העברת הסמכות להסמכת פקחים מפרק ג' כהוראת קבע בפקודת העיריות, זה יוצר בעיה משפטית, אי בהירות, שלפחות לפי מה שנמסר למרכז מטעם משרד המשפטים, לא אמורה להיות. אני אסביר במה מדובר: כיום, על פי החוק הקיים, ראש רשות יכול, מכוח סמכותו השיורית, לנהל את העיר, למנות פקחים, זה מעוגן בסעיף 126 לפקודת העיריות, ובהמשך, בסעיף 170,

בסמכות למנות עובדי עירייה וכו'. ראשי הרשויות בכל הרשויות, גם הרשויות שהמודל הזה לא יאומץ בהן, מסמיכים פקחים שהסמכות שלהם היא סמכות יותר מוגבלת, אבל היא קיימת בכל מה שנוגע להנפקת דו"חות. יש רשויות שבהן המודל הזה לא יאומץ, וגם רשויות שהמודל הזה כן יאומץ בקרבן,

במקביל לפעילות השיטור המשותפת שהחוק הזה למעשה מיועד להעניק לרשויות, גם לפעול ברמה הסטנדרטית ולתת דו"חות סטנדרטיים מכוח חוקי עזר, שלא כוללים את הסמכויות העודפות שיש בסעיף 337(א). אנחנו מבקשים לוודא שהסמכות הזאת תהיה סמכות מקבילה. עכשיו תשאלו: מה ההבדל? כי אם קוראים את סעיף 337(א) המוצע אז לכאורה, גם כאן ראש העירייה ממנה וכו'; ההבדל הוא בעיקר בסוגיית ההכשרה. על פי סעיף 337, פקחים צריכים לעבור הכשרה, מדובר בהכשרה דיי משמעותית היא איננה נחוצה לפקחים שנותנים דו"חות רגילים. כיוון שההכשרה היא עניין יחסית בירוקרטי וזה לוקח זמן, ולפעמים זה לא מתאים לכולם וכו', ויש רשויות שצריכות את הנפקת הדו"חות לצואת כלבים, לא למשהו מאוד מורכב זאת בעיה מאוד אקוטית, שאין בשבילה צורך בהכשרה של פקח - רואים קקי, תסלחו לי על המילים, ויודעים לזהות בדרכים כאלו ואחרות את מי שעבר עבירה, אז נותנים לו קנס. אנחנו מבקשים להותיר את הסמכות הסטנדרטית, הקיימת היום בפקודת העיריות, לצד הסמכות הזאת. רק לפני שאתה ממשיך, שאלה אחת שיש לי אליך: הפקח חייב להיות תושב היישוב? לא, מה פתאום? חד וחלק, ממש לא. בחברה הערבית זה איש מבחוץ. אני שואל את זה דווקא מנקודת המבט של ראש רשות. כמי שהיה ראש רשות ביישוב ערבי, כשחיפשתי את מי למנות לפקחים, ההמלצות שקיבלתי תמיד היו לא מתוך היישוב. צביקה, אתה גם יודע היטב למה. זה כבר נושא בעצמו, שלא נרחיב בו את היריעה בפורום הזה. בהקשר הזה, אני רוצה להעיר הערה אחרונה. אני אומר דברים בשם אומרם. לקראת הדיון הזה, נמסר לי ממרכז השלטון המקומי שכאשר בשלבים יותר מוקדמים של גיבוש הצעת החוק, שאנשי מרכז השלטון המקומי היו שותפים בה, הם העלו את ההערה הזאת אמרו להם "אל תדאגו, יש הוראת מעבר" שמעוגנת בסעיף אחר כאן, שקובעת שסעיף 337(א) לא יפגע בתוקף מינויים של פקחים קיימים, זה בסדר גמור, זה מאפשר לפקחים קיימים, שלא עברו את כל ההכשרה הזאת, להמשיך ולפעול אבל זה צופה פני עבר ולא פני עתיד.

אנחנו מבקשים להמשיך ולאפשר לנו, לרשויות המקומיות, למנות פקחים לפי הסטנדרט היותר נמוך,

אז לא יהיו להם הסמכויות שבסעיף 337(ב), שמאפשרות להם לבקש מאדם להזדהות וכו' אוקיי אז הם רק יוסמכו לתת דו"חות. זאת בקשה אחת של מרכז השלטון המקומי. בקשה נוספת ועכשיו אני כן הולך לסעיף 337(א) ו-337(ב) היא שלסמכותם של הפקחים תתווסף גם סמכות עיכוב. עכשיו יבואו ויגידו לי שבחוק סדר הדין הפלילי ממילא יש לכל אדם סמכות עיכוב, לא רק לשוטר, לפרק זמן של שלוש שעות וכו' התשובה שלי היא שסמכות העיכוב לפי חוק סדר הדין הפלילי היא לגבי עבירות יחסית חמורות, ואנחנו הרי עוסקים כאן באכיפה של חוקי עזר. אנחנו כן מבקשים לאפשר את מה שקיים היום,

לגבי פקחים של אכיפה סביבתית של המשרד להגנת הסביבה, שיש להם סמכות עיכוב. אנחנו מבקשים להקנות לפקחים ה"ייחודיים" שיוסמכו לפי סעיף 337(א), להוסיף לסמכויות שלהם לפי 337(ב) גם סמכות עיכוב. אנחנו חושבים שזה יוסיף לאפקטיביות של אכיפת חוקי העזר, וזה מאוד-מאוד חיוני, בוודאי לגבי חוקי עזר שהאכיפה לגביהם ברשויות מקומיות רבות היא אכיפה חסרה. תודה רבה, עד כאן הערותינו. עוד מישהו?

חיים, אני מנהל אגף בטחון ואכיפה של עיריית רמת גן. אני בעצם היחיד שמייצג פה את השיטור העירוני והשלטון המקומי. את השיטור העירוני של עיריית רמת גן. של עיריית רמת גן, כן. הוא התכוון להגיד שהוא מייצג את החלק העירוני של השיטור העירוני. כן, אני איתך.

אני רוצה להגיד שמבחינת אפקטיביות של שיטור עירוני אני לא יודע איך הנתונים, אבל אנחנו רואים מובהקות מלאה בירידה בעבירות שהשיטור העירוני מטפל בהן. זה דבר ראשון. אתה יכול לחזור על זה עוד פעם? אני אומר עוד פעם: אנחנו רואים ירידה מובהקת בכל העבירות שהשיטור מטפל בהן, ויותר מכך, הוא לפעמים מטפל גם בעבירות שהן מעבר לסל שהוא צריך לטפל בו, בגלל מצוקות של המשטרה. אנחנו רואים שהירידה היא ירידה ממש משמעותית, אני יכול להגיד את זה ולהעיד לפחות לגבי אצלי בעיר. כל חודש עושים ישיבה בנושא של הדו"חות, עם סקירה מה בדיוק קורה ולמה, עם מפקד התחנה, יחד איתי, אחת לחציון זה עם ראש העיר ומפקד המרחב, ודנים בכל העבירות עם הסל איפה משפרים,

תוקפים גם נקודות מיוחדות,

אם יש לי פריצות בשכונה מסוימת מכווינים את השיטור העירוני לפעילות שם, גם פעילות לילה וגם פעילות יום. אנחנו בקשר ישיר עם המשטרה באופן יומיומי,

בקשר לסמכויות של פקח מסייע אני חושב שכן צריך להוסיף פה פקח מסייע. דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, בפגישה: כשפקח מסייע ושוטר מגיעים לשפיכת אלכוהול בלילה לזה יש סמכות ולזה אין סמכות, ושניהם עובדים באותו מקום. לגבי תגבורים נכון שבתקופה האחרונה, לפחות אנחנו, סבלנו מהתגבורים, בנושא של ההפגנות שהיו בשבתות וכל הדברים האלה, אז לקחו גם מאיתנו; אבל אני מבין שהשמיכה של המשטרה קצרה, ואנחנו נותנים את הכתף, זה בסדר גמור. באותם ימים שאני יודע וגם מתוכנן עם מפקד התחנה שיש לו תגבורים שלנו אנחנו מגבירים את הפקחים המסייעים שלנו למשמרות הלילה האלה. אני רוצה להבין, במצבים שבהם המשטרה לא מסוגלת לממש את תוכנית העבודה שלה בגלל אילוצים כאלה ואחרים מה אתם כן עושים? אין שוטרים מה עושים? אני שם בניידת שני פקחים שלי במקום אחד, שניים בניידת, ומפעיל אותם גם לבד. אבל אז אין להם סמכויות של שוטר. כל הפקחים אצלי הם דו-תכליתיים עושים גם עבירות חנייה וגם עבירות כלבים והכל, הם דו-תכליתיים, אז אין לי בעיה בהכשרות שלהם. שמחתי לשמוע את התשובה,

רק הערה אחרונה, שכחתי, ואני אומר דברים בשם אומרם: עמיתתי משמאל העירה את תשומת לבי שסמכות עיכוב מהסוג הזה כבר קיימת בחוק להגברת אכיפה בענייני תחבורה, בנושא הרכב הדו-גלגלי, חוק מ-2016 שבו הוקנו לרשויות המקומיות סמכויות מיוחדות לטפל בבעיית הרכבים הדו-גלגליים הממונעים. יש שם סמכות עיכוב, ואין שום סיבה שהיא לא תורחב גם לנושאים אחרים. אם כבר אתה מעיר פעם שנייה, אני רק רוצה להזכיר לוועדה שהבקשה שלכם להוספת סמכות עיכוב כבר נידונה בוועדה בשנת 2015, אז גם ביקשתם להאריך את ההוראה להוראה קבועה וביקשתם להוסיף את סמכות העיכוב. אני מזכירה לוועדה שבזמנו, הוועדה התנגדה להוספה הזאת. אנחנו נצטרך לבחון את זה - אני תכף אתייחס לכל הסוגיות, או לחלק גדול מהסוגיות לכשנדון בהפיכה של הוראת השעה להוראה קבועה. זו אחת מהסוגיות, אם זו הבקשה שלכם, הוועדה תצטרך לדון בזה ולבחון את המשמעויות. זאת בקשתנו, תודה. בבקשה, סליחה על ההפרעה. גם בנושא של הגברת המשילות שלנו, אני חושב שככל שניתן לפקחים מסייעים יותר סמכויות, אנחנו נגביר את תחושת הבטחון של הציבור שלנו בכל הוורסיות.

לגבי כן להמשיך בהוראת השעה או לא להמשיך פה אני חושב שבסוף, כל הנתונים שייאספו לא יחליטו על ההשפעה אם להמשיך או לא, כי אני לא רואה מקום שלא נאשר את הדבר הזה. אני גם לא רואה ראש רשות אחד שיתנגד לזה. הסר דאגה מלבך, זה יאושר. רק שהדרך שלנו כרגע לכפות על המשרדים השונים ועל הגורמים השונים להביא נתונים היא לקיים עוד דיון לפני ההצבעה הבאה. זה התהליך. תודה רבה.

יש לי לחץ קל מצד שמאל, הוא הפעיל את זה כמו שצריך וזה בסדר. בצד הזה אני דווקא מימין לך. אתה לא יכול להיות מימין לי בשום דבר. כן, עוד מישהו, בבקשה. בני, דקה. אני רק אגיד לך כמה מילים, דקה.

לפי מה שאני שומע פה בוועדה, עוד מעט כבר לא תהיה משטרה, הכל פשוט יעבור לשיטור. כל אחד רוצה להגביר את השיטור עוד יותר, לתת לו עוד זכויות ולהפיל עליו עוד חוקים והכל, ממש כאילו שהוא הפך להיות שוטר-שוטר, אדוני. אני לא חושב שיש לי בטחון על ידי שיטור שמסתובב לי בשכונה, אני לא ראיתי אותו אף פעם, לא ראיתי את השיטור אצלי. איפה אתה גר, בני? בירושלים, אני גר באזור שבסביבתו נמצאים צור באהר וג'בל מוכבר. גם שאר השכונות יגידו לך תבוא, אנשים מפסגת זאב לא באים ומדברים פה. אם חושבים שלשיטור של עיריית ירושלים יש איזו השפעה אולי תראה את זה בשוק מחנה יהודה או בשווקים,

אבל בפנים לא,

צריכים ממש לראות את הניידת, ניידת שיכולה לצפור, יכולה לרוץ, יכולה לבוא. הנה, מקרה מאתמול, במקרה: כשאני מצלצל ל-100 מי אתה חושב שהגיע?

בעיה, שבן אדם בא וסגר חנייה שלמה, וגם בוא נגיד שקיבלתי איום, אבל לא לקחתי אותו ברצינות. אבל כשאני מחייג ל-100 רק הזמן שהוא דיבר

או שמהשיטור שלחו איזה מישהו שהגיע? אף אחד לא הגיע. תאמין לי שבסוף זה הסתיים ככה לבד, אחרי שהוא יצא מעצמו והחליט להירגע ולבוא,

וקיבלתי את ההתנצלות.

שעה אתה חושב שמישהו הגיע?

בני, הערתך נרשמה.

כבודו, אתה שומע פה שיש להם תקנים של משטרה מאיזו שנה? לא מתגייסים. למה לא מתגייסים? תשאל גם לאן הלך הכסף הזה של התקן. בני, אתה בדיון הלא נכון.

אנחנו בדיון של בטחון. אנחנו בדיון על שיטור עירוני, הבנתי את הערתך. הם רוצים גם לתת לו עיכוב וכל זה. לאן הוא ייקח אותו, לעיריית ירושלים? ישים אותו שם במשרד חקירות?

אצלי בדיונים אף פעם עוד לא הוצאתי אף אחד, אתה רוצה להיות הראשון? לא, כפרה, כבודו.

אנחנו ניתן עכשיו לאיילת לסכם את החלק שלה. אתה אחריה. אה, אתה רוצה לשאול גם אותה שאלות?

אני רוצה לתת לה, כן.

אני רק רציתי לומר שיש פה לא מעט סוגיות, נראה לי שזה עלה כאן גם סוגיית העיכוב, גם סוגיית אגרת השמירה, גם סוגיית הדיווחים והאפקטיביות, בכנסת, כשהופכים הוראת שעה להוראה קבועה, הכנסת צריכה לקבל תשתית עובדתית שמאפשרת את ההפיכה של הוראת השעה להוראה קבועה, נראה לי שזה צריך להיות ברור. לכן הנתונים נדרשים, ולכן כל מה שעלה פה הוא טבעי והגיוני כדי שהכנסת תוכל לקבל החלטה. לא דיברנו כאן על המנגנונים ואני מניחה שעוד נדון בזה כשנדון בהצעת החוק ממש, בהצעת החוק הרחבה איך רשות חזקה נכנסת או יוצאת ואיך נכנסת רשות חלשה, כדי שנבטיח שגם רשויות חלשות יותר מבחינה כלכלית זוכות לקבל את המענה של שיטור עירוני. אני חושבת שיש פה לא מעט סוגיות שהוועדה צריכה לדון בהן. אני מבקשת מיו"ר הוועדה, וכבר ביקשנו את זה בפעמים הקודמות: הדיונים האלה הם חשובים והם חשובים לקבלת החלטה בואו לא נגיע לרגע האחרון כדי לדון בסוגיות האלה, כי בשנים האחרונות אנחנו מוצאים את עצמנו מגיעים כל פעם בסמוך לפקיעתה של הוראת השעה ונדרשים לדון בסוגיות המעמיקות האלה. אני מרגישה קצת כמו קאטו הזקן, אבל אנחנו כל פעם אומרים את זה לוועדה, כייעוץ משפטי בואו לא נגיע לרגע האחרון, כדי שנגיע עם כל הנתונים ונוכל לקבל החלטות מושכלות. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. איך הוא אוהב את הקטע הזה, חבל לכם על הזמן. קודם כל, אני רק מבהיר שאני בעד השיטור העירוני אני לא יודע איך השתמע שלא אני פשוט נגד הצורה שבה זה מתנהל "אצלנו", בממשלה, האמת שלא אצלנו אצלם. לשמחתי. בסדר. כמה עולה יחידת שיטור עירוני מהצד המשטרתי? עשרה תקנים. שאת"ב יגידו לך. זה משתנה. 5 מיליון שקלים? לפי הנתונים זה בערך 2 מיליון ו-2 מיליון,

אני יכול לתת אחר כך את הנתונים במדויק, לא הבאתי את זה לפה. אוקיי. כמה רשויות אמורות להצטרף עד סוף 2023? עוד שש. שש?

כשאתה אומר "מצטרפות" אני עושה הבחנה בין חדשות שנאשר להצטרפות לבין כאלה שנגדיר כמבצעיות. לא, מה שאושר אושר, כמה עד סוף 2023? לא יודע לומר לך. זה תלוי במדיניות של השר. שנייה, אם השר יאשר את התוכנית זה שבע רשויות. רגע, הקריטריונים הם על פי הוראת השעה הקיימת, לא התיקון,

לא, אנחנו מציעים לעשות כמה תיקונים. אנחנו נביא את זה לוועדה.

אני אגיד: הקריטריונים קבועים בהחלטות ממשלה, וזה גם תלוי בכמה תקציב מוקצה לנושא, כי יכול להיות שיש רשויות שפוטנציאלית יכולות להיכנס, אבל אין תקציב מתאים. לא, לא, בסדר. שנייה, אני אחדד: על פי הקריטריונים והתקציב שיועד ל-2023 כמה רשויות אמורות להצטרף? שבע לשיטור העירוני ו-11 לשיטור המועצתי. לא, אין סיכוי. רגע, שנייה.

יש תקציב מסוים, וזה תלוי מה תהיה המדיניות של השר לעשות איתו אם הוא יחליט לתקצב הקמה של מערכים חדשים או שהוא ירצה לעשות שינויים אחרים בתוכנית,

להעלות מימון של רשויות מקומיות, תלוי מה יוחלט, אי אפשר להתחייב על זה כרגע, זה נבחן בימים אלה. נכון לרגע זה, מעבר ל-89, אני לא מכיר עוד משהו שהולך להיות. נכון לרגע זה, כן. יכול להיות שמחר בבוקר יהיה משהו חדש. יכול להיות שכן יהיה. אז זאת פררוגטיבה של שר?

זאת אומרת, שר בא ואומר "אני רוצה במקום כך וכך"?

הוא לא אומר "אני רוצה ברשות כך וכך", יש לו כללים של לפי מה הוא קובע. אני רק רוצה ליישר קו בהבנה - לפי מה שהבנתי: הממשלה קבעה את הקריטריונים לזכאות. היא גם קובעת את התקציב, בסדר גמור. הממשלה הסמיכה את השר להחליט וגם להציע לשנות את הקריטריונים.

היא לא הסמיכה, אנחנו אמורים להסמיך את זה עכשיו בהוראת הקבע, זה עוד לא נקבע. שנייה, אז לוועדה יש Say,

באישור הקריטריונים שהשר מגבש?

לא בקריטריונים. רגע.

הקריטריונים לכניסה ויציאה קבועים בהחלטת ממשלה.

אבל, כשרשות מקומית או מועצה אזורית נכנסת לתוכנית היום, לפי המצב היום, לפני השינוי שהממשלה מבקשת המשרד לבטחון פנים מגיע לוועדה ומכניסים את הרשות לתוספת. אחרי הסכמה של שר הפנים. אוקיי.

זה מה שהחוק קובע.

זה המנגנון, זה שינוי של התוספת הראשונה לחוק וזה מגיע לוועדה. מה שמציעים בהצעת החוק הממשלתית - - זה להוציא את הכנסת. - - זה לא לאשר כל רשות ורשות. התוספת אמורה להתבטל, ואמור להיקבע בהצעת החוק איך בדיוק רשות נכנסת לתוכנית לפי קריטריונים של הלמ"ס וכו', פחות או יותר מה שאתם עושים היום, נכון? מה שמוצע בהצעת החוק זה גם לקבוע בחוק את העקרונות של הכללים האלה, וכן, שההחלטה איזו רשות מצטרפת לתוכנית תהיה בין השרים השר לבטחון לאומי ושר הפנים. מדהים איך משפטנים עונים אחד לשני, שמת לב? עכשיו אתה מבין למה הפסקתי. לא, לא, זה תמיד מצחיק אותי.

את חוזרת על תכלית החוק, תשובה מנומקת ומלאה. אז עד 2023 כרגע, על פי תוכנית העבודה - אין שום רשות שאמורה להגיע. חדשה. אחלה. נכון להיום. אז אתה חושב שיהיה אקסטרה כסף, לפי התכנון? יכול להיות שתהיה בתקציב אפשרות להקים חדשות.

השר ביקש מאיתנו אפקטיביות.

אתה מאבד אותי כשאתה אומר "השר", אל תגיד "השר". אבל זאת המציאות. השר ביקש להציג לו את הנתונים, את האפקטיביות, ואז הוא יקבל החלטה.

אני אומר לך, הבן אדם הכי פשוט בעולם אפקטיבי. אתה רואה שוטרים ברחוב אפקטיבי. זהו.

אז מה אתה צריך מחקר, מדענים? יש משטרה אפקטיבי, יש שוטרים אפקטיבי, יש פחות תלונות אפקטיבי. אתה (צביקה פוגל) יושב פה,

בכנסת, בדיוק בגלל זה שזה לא אפקטיבי, שצריך להכפיל, לשלש את האירוע הזה. אתה יושב פה, בכנסת, בגלל זה. אתם צריכים לעשות עכשיו מחקר? אני אומר לך מה יצא לך במחקר. תכפילו את השיטור העירוני.

אני מבטיח לך שאנחנו נקדם את העניין הזה, וכל מי שתמה על ההבדלים הנה, אפשר לראות אותם פה בצורה מאוד ברורה, וזה בסדר, אני אמשיך לרצות ללמוד את כל הנתונים לפני שאני מקבל החלטות, ואני אקווה שנעשה את זה בדרך הטובה ביותר. יש למישהו איזושהי הערה, משהו חשוב פה לסיום, לפני שאנחנו מסכמים? אז אנחנו ניפגש פה בשבוע של ה-26 לחודש, ואנחנו נקבל בו את כל הנתונים. אני מבקש מהמשרד לבטחון פנים להעביר את הנתונים לממ"מ לפחות עשרה ימים לפני זה, כדי שיוכלו להיערך. אני אקצה לדיון הזה הרבה זמן. בסופו אנחנו נאריך את הוראת השעה, אבל אנחנו לא נעשה את זה אם לא יהיו מספיק נתונים, אל תעמידו גם אותי במבחן הזה, כי התפקיד שלי,

הוא גם לבקר ולפקח על פעולות המשרד, לא רק להסכים עם כל מה שהמשרד אומר. אני מבקש להבהיר את זה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. אני מתכוון לעשות את זה ברמת המקצועיות, בדיוק כמו שהבאנו את זה לידי ביטוי אתמול, בדיון אצל השר, ואני חושב שחשוב שנטלתי בו חלק, גם אם זה היה באופן מקרי כי הצטרפתי אליו. תודה רבה ללאה על הכנת הדיון הזה, ולאיילת. לא עברנו על הסעיפים, נעבור עליהם בפעם הבאה. תודה רבה. הישיבה